בנושא: מעצר של תלמיד כיתה ב' סמוך לבית ספר ביפו. אני מזמין את ממלא מקום שר הפנים חבר הכנסת מלכיאלי לדוכן. בבקשה, חברת הכנסת ביטון. כבוד היושב-ראש, כבוד השרים, כנסת נכבדה, ילד הוצא משיעור מול עיני חבריו לצורך מעצר על ידי רשות ההגירה, בניגוד להתחייבות להימנע ממעצרים של ילדים. שאלותיי: 1. מדוע הילד נעצר בבית הספר למרות התחייבות הרשות שהם לא עוצרים ילדים? 2. מדוע נאמר למנהלת שהכוונה היא שהילד ישוחח עם עובדת סוציאלית ולא ייעצר? תודה, אדוני היושב-ראש. ממלא מקום, בעזרת השם, לזמן קצר מאוד, בעזרת השם.

ולאחר בחינת הדברים אבקש להשיבך כדלהלן: בפתח הדברים אשיב שאין באפשרותי להתייחס לנסיבות הקונקרטיות שהזכרת, אולם ממעוף הציפור ומפאת חשיבות הדברים, מצאתי לנכון להעמיד את הדברים על דיוקם. ראשית, ובמענה על שאלתך ולו לשם ביאור הדברים, אבהיר שבניגוד לנטען, האכיפה נשוא פנייתך לא נעשתה כלל וכלל בתחומי בית הספר.

אבהיר שבשום שלב לא נאמר למנהלת בית הספר, ולמען הסר ספק, אף לשום גורם אחר במוסד החינוכי, שלא תבוצע אכיפה נגד נשוא פנייתך. בנקודה זו מוצא אני להוסיף ולהבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים: עובדי המינהל שבמשרד הפנים פועלים בשקיפות, במקצועיות ובהתאם להוראות הדין. כל טענה אחרת הינה כזב ודינה להידחות. רשות האוכלוסין וההגירה אמונה, בין יתר עיסוקיה, גם על אכיפה נגד זרים השוחרים לעשות דין לעצמם ולשהות בארץ ללא רישיון כמתחייב בדין. במסגרת פעילות זו הרשות גם אמונה על אכיפה נגד תאים משפחתיים הכוללים ילדים השוהים בארץ. הבסיס החוקי לפעילות זו הוא חוק הכניסה לישראל, ובפרט סעיף 13 שלו, אשר קובע כי מי שאינו אזרח ישראלי או עולה לפי חוק השבות ונמצא בישראל בלי רישיון ישיבה, יורחק מישראל בהקדם האפשרי, אלא אם כן יצא מרצונו קודם לכן. הרשות שמה את מרבית תשומת לב והרגישות בבואה לאכוף נגד תאים משפחתיים. לעניין זה אזכיר כי גם נוהלי האכיפה במינהל כוללים הנחיות ספציפיות ומיוחדות לאופן הטיפול בקטינים, והדגש הוא על הרגישות בטיפול ומניעת פגיעה בקטין ככל שניתן. הנהלים קובעים דגשים לאופן שבו מתבצעת האכיפה, ויש אף הבחנה בין הטיפול בקטין מלווה לבין קטין שאינו מלווה. מעבר להנחיות הכלליות שקיימות בנוהל סמכויות הפקח בכל הנוגע לקטינים בלתי מלווים, ישנו נוהל נפרד ומפורט שקובע את הליך הטיפול בהם. על כך אף אוסיף שככלל, החזקה במשמורת של קטינים היא האמצעי האחרון שניתן לנקוט לצורך הבטחת יציאתם מישראל, ויש להשתמש בו רק כאשר עולה בסבירות גבוהה שאמצעים אחרים להבטחת היציאה, כמו שחרור בערובה או בתנאים,

כאן המקום להדגיש כי הדבר תלוי בשיתוף הפעולה של הזר.

ככלל, כאשר מדובר במשפחה עם ילדים המיועדת להרחקה, תשוחרר המשפחה בתנאים שיבטיחו את יציאתה מישראל ובכלל זה הפקדת עירבון כספי גבוה, אלא אם כן קיימות נסיבות שבגינן השתכנע הממונה כי המשפחה לא תצא מישראל וכי הערבות לא תהיה אפקטיבית. עינינו הרואות כי אופן האכיפה נגד ילדים מלווה בזהירות המתבקשת, ונעשה תוך מרב תשומת הלב לרגישות הנדרשת. שאלה נוספת לחברת הכנסת ביטון. כן, אני קצת מעל התשובה, כי בדקנו את החומר. בלי קשר, ב-19 בינואר היה אירוע דומה בבית ספר, ושם הגיעו שוב לבית הספר להוציא ילדות. במקרה הזה, זה היה עם ליווי של ההורים, אבל אני רוצה שאדוני יתייחס. חלילה, שלא יתפרש שאני לא מבינה מה אומר הנושא של הוצאת המשפחות, ואני בכוונה רוצה לשים דגש על הנושא של הילדים. בפרוטוקול של נציג מרשות האוכלוסין יוסי אדלשטיין נאמר בצורה מאוד מאוד ברורה שאנחנו לא אוכפים בבתי ספר. אני מדגישה,

את הרגישות, למען הילד,

חשוב לי מאוד להדגיש את נושא הילדים. בסוף הילדים האלה יצאו, האם זה נכון שהם צריכים לעבור את הטראומה המביכה והמבישה? יש לזכור שמרבית הילדים האלה הם ילדים שנולדו בארץ. מה התשובה שלך לאיסור הגורף הזה של להיכנס למסגרת ולהוציא, כשהילד חשוף ומושפל? האם זה הזיכרון שהוא צריך לזכור ממדינת ישראל? ממלא מקום השר, יש שאלה נוספת גם לחבר הכנסת בוסו. אולי ישמע את השאלה הנוספת ואז ישיב במרוכז? בבקשה, חבר הכנסת בוסו, שאלה נוספת. אדוני השר, בעניין אחר. ממלא מקום השר, ולזמן קצר.

אני דווקא רוצה לדבר איתך בכובעך כשר לשירותי דת. קודם כול, אני רוצה להודות לך על גיוס התקציבים והרצון האמיתי לקיים את ההילולה כסדרה, ולהודות ליושב-ראש הכנסת שמאפשר היום לחברים להשתתף. אני יודע שאתה נכנסת לתפקיד זה לא מכבר, וגם האחריות להילולה לא הייתה עליך לחלוטין. עם כל זאת, אני יודע שניסית מאוד. אני רוצה למחות על כך שהיום, במקום שתתקיים ההילולה, המשטרה במחוז דרום לא מאפשרת אפילו כניסה מצומצמת של מתפללים. המבנה הזה קיים כבר 39 שנים ולא השתנה כהוא זה. עם כל הרגישות לאחר אסון מירון, היה צריך להתחשב ולאפשר לאנשים להיכנס ולהתפלל במתחם אצל הצדיק.

בבקשה, אדוני השר. תודה לחבר הכנסת הרב בוסו. על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. חברת הכנסת ביטון, לשאלתך על הילד הספציפי במקרה שהעלית, לא רק הילד, היה בבית ספר השבוע. אדוני, אל תתייחס לילד. היה מקרה דומה אחרי. חברת הכנסת ביטון, שמענו אותך, לא הפרענו. אנא, לשמוע את ממלא מקום השר. זה לא יהיה פינג-פונג. אני לא מתייחס לילד, אני מתייחס לפנייה שלך. כנראה קיבלת נתונים לא נכונים, כי מבדיקה שהמשרד עשה לא הייתה כניסה לבית הספר ולא דיברו עם גורמי בית הספר. כשאת מעלה עכשיו טיעון נוסף שקרה ב-19 בחודש, אם תתכבד חברת הכנסת להגיש את הסיפור, נבדוק אותו כמו שבדקנו את השאילתה הראשונה. אבל לא הצלחתי להבין מהתשובה שלך מה ההתייחסות באופן כללי לנושא כשיש ילדים. אני אתן לך את המסמך, ושם כתוב במפורש על הרגישות שבה פועלת רשות האוכלוסין, שפועלת על פי חוק, מתי יודעים שיש סכנה שהאכיפה לא תהיה אפקטיבית ומתי לא. הוא יודע והם יודעים בצורה הטובה והיעילה ביותר מתי ואיך מפנים כל אדם, ברגישות מקסימלית,

תודה רבה, אדוני.

תודה לאדוני ממלא מקום השר.

בעניין מה שאמר חבר הכנסת הרב בוסו, קודם כול, חלק מהמשימות הראשונות שלנו היה שתתקיים הילולת הבבא סאלי. הבבא סאלי הוא דמות שלא שייכת רק למשפחת אבוחצירא, היא שייכת לכלל עם ישראל. תודה לך, אדוני היושב-ראש, שפעלת על מנת שכולם יוכלו לנסוע להילולה היום ולא יצטרכו פה גיוס. נושא שאתה דיברת עליו, אני רק רוצה לציין בפניך שכל הדרישות שהמשטרה דרשה כובדו במלואן, למיטב ידיעתי, כולל תוספות. ביממה האחרונה קיבלתי מידע על כסף נוסף, וגם זה הסתדר בסוף. באמת, צר לי שבסוף ההחלטה של המשטרה היא כמו שהיא התקבלה. אנחנו מקווים שנתארגן יותר נכון לקראת השנה הבאה בכל הדרישות הבטיחותיות על מנת שאנשים יוכלו להיכנס ולהשתטח על קברו של הבאבא סאלי.

תודה, אדוני היושב-ראש. תודה לממלא מקום השר. אני רואה שהשאילתה הבאה היא של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. האם מישהו יודע להגיד לי היכן הוא?

השאילתה הבאה תהיה של חבר הכנסת יצחק פינדרוס, ואני מזמין את שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין לדוכן. השאילתה היא בנושא הפרת כללי האתיקה לשופטים והוראות התקשי"ר. שלום לאדוני השר. חבר הכנסת פינדרוס,

אדוני השר, נשיאת בית המשפט העליון תקפה בפני כל ישראל, כולנו ראינו את זה, אני לא חושב שאני צריך להביא לפה את זה, בשלושה מתוך ארבעת הערוצים המפורסמים לפחות ובעוד מקומות, בצורה ברורה נבחרי ציבור, בנאום שכלל הפרות של כללי האתיקה לשופטים והתקשי"ר.

נציב התלונות של השופטים טיפל בהפרות של נשיא בית הדין הרבני ואף קרא לפטרו, לצד סירוב לדון בהפרות הנשיאה. רצוני לשאול, אדוני השר: כיצד ייאכפו ההפרות ותימנע האפליה? תודה רבה, חבר הכנסת פינדרוס. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית לגוף השאלה. תלונה בעניין, על פי הבירור שאני עשיתי, אכן הועברה לנציבות תלונות הציבור על שופטים, למיטב ידיעתי תלונה של התנועה למשילות ודמוקרטיה, שהוגשה ביום 12 בינואר 2023, והתלונה הזאת, לפחות על פי המידע שבידי, כרגע מטופלת שם על פי סדרי ונוהלי העבודה שם. אני מניח שהיא תיבדק, וגם תינתן בעניינה תשובה. אני רק רוצה לומר לחבר הכנסת פינדרוס, נדמה לי שאת עמדתי ביחס לדברים שנאמרו על ידי כבוד הנשיאה באותו נאום הבעתי בצורה ברורה מייד אחריו, אבל אני מוכרח לומר שכשלעצמי אני פחות שש אלי התהליכים האלה של הגשת תלונות גם במקומות שאולי לא נעשים תמיד הדברים כפי שצריך. אני אגיד לך יותר מזה, אתה יודע, אני מותקף ברמה האישית באופן כמעט בלתי פוסק, ובעיניי זה רק מעיד על חולשת הטענות של מתנגדי הרפורמה שאני מציע, משום שבהיעדר טענות ענייניות, לגוף העניין, הם מנסים לנהל מאבקים לגופו של אדם. אני גם רואה תופעות מאוד מאוד קשות של סתימת פיות, גם בתוך מערכת המשפט, למשל הדברים החמורים שפרסמה השופטת בדימוס אלשיך בעניינו של כבוד השופט בדימוס מודריק, ויש לצערי לא מעט דוגמאות כאלה. אני רואה מצב בלתי נתפס ממש של סתימת פיות, וממש פחד להביע דעות באקדמיה, במקום שבו אמור להיות שיח פתוח וחופשי, שהוא נשמת אפה של אקדמיה. רק הבוקר קיבלתי פנייה של עורכת דין שעובדת באחד מאותם משרדים גדולים שפרסמו גילוי דעת נגד הרפורמה, כנראה שהם חוששים שהיא תביא לאיזשהו ביזור של הכוח במערכת המשפטית כולה, דבר שהוא כמובן מבורך, גם עבור הציבור וגם עבור הרוב המוחלט של ציבור עורכי הדין. היא אומרת: אני עובדת במשרד עורכי דין, הם מפרסמים גילויי דעת כאלה בשמי, אבל אני לא יכולה לקום ולהגיד אחרת משום שאני מפחדת לפרנסתי ולמעמדי במשרד וכו'. מה נאמר כשיושב-ראש לשכת עורכי הדין, שאמור לייצג את כלל עורכי הדין, מביע עמדות כפי שמביע? אגב, אני חייב לומר, הוא מגדיר אותי באופן אישי. הוא אומר: מדובר באדם רע, ולכן אני בכלל לא אהיה מוכן להיפגש איתו. בושה וחרפה. דברים שמקומם לא יכירם. מי הוא שהוא שמעז להגיד דבר כזה? שערורייה. הוא הרים לטלי להנחתה.

אני אומר לך, חברת הכנסת, אמרנו את דברנו,

חברת הכנסת דבי ביטון, אני אומר לך, אני לגמרי לגמרי לא רק שלא מתרגש מהגישה האישית הבזויה הזאת, אלא שאני חייב לומר שזה אפילו מאוד מחזק אותי, משום שהיא מעידה שאין טענות אמיתיות לגופו של עניין. ואני בעד, חבר הכנסת פינדרוס, שאנחנו לא ננהג כך. ומי שתומך ברפורמה ימשיך לתמוך בה כי היא נכונה לגופו של עניין, ואפילו יבלע לפעמים אמירות או התנהגויות שהן לא תמיד בדיוק לפי כל הכללים, כדי לאפשר למי שחושב אחרת לומר את דעתו, כי אני לא נבהל מהוויכוח ולא נבהל מלשמוע את הדברים. השאלה היא אם אתה מקשיב. אבל אני אומר בצורה הברורה ובאופן החד ביותר שהנחישות שלנו להשלים את המהלך הזה היא מוחלטת. שום דבר לא ירתיע אותנו. מי שמסתכל על הדברים מבין שאני אומר את הדברים האלה דווקא ממקום של הרבה מאוד עוצמה והרבה מאוד כוח, של נכונות לשמוע ונכונות לאפשר אפילו לצד השני לפעמים להשמיע במקומות שנדמה לי שבאופן מערכתי כולנו היינו צריכים לחשוב שראוי שזה לא יקרה. ובסופו של דבר ההכרעה תהיה כאן, בבניין הזה, קודם כול בדיונים שמתקיימים בוועדת החוקה ובמליאת הכנסת, וכך מתנהלת חקיקה במדינה דמוקרטית. אני משוכנע ומאמין שבסופו של עניין אנחנו נשלים, אדוני היושב-ראש, את חקיקת השלב הראשון של הרפורמה ונשיב את הדמוקרטיה, נשיב את אמון הציבור במערכת המשפט, נשיב את האיזון בין שלוש רשויות השלטון ונשמור באדיקות רבה גם על זכויות המיעוט וגם על חופש הדיבור של אלה שמתנגדים למה שאנחנו עושים, והלוואי שהם יכבדו את חופש הדיבור שלנו ושל מי שתומך במהלכים שאנחנו עושים באותה מידה.

יש שאלות נוספות לחברת הכנסת הרכבי ולאוריאל בוסו,

האם יש שאלת המשך לחבר הכנסת פינדרוס? בבקשה. אדוני השר, מהתשובה אני מבין שאתה נגד סתימת פיות. גם אם יש, השאלה היא, האם כללי האתיקה לא אמורים לחול באותה מידה על נשיא בית הדין הרבני כמו על נשיאת בית המשפט?

זאת אומרת, אם אומרים שרוצים לקיים דיון פתוח וחופש ביטוי וזה בסדר, ולתת זכות מלאה לנשיאה להביע את עמדתה נגד ולתת לאחרים להביע בעד, וזה בסדר גם בכללי האתיקה או בכללי התקשי"ר, למה הם אמורים להיות,

כמי שממונה בסוף על משרד המשפטים, עזוב את עמדתך בנושא הרפורמה, בנושא משרד המשפטים אני מכבד את הפתיחות והדמוקרטיה שלך, בניגוד לאנשים אחרים, שכנראה הם נגד חופש הבעת דעה, כפי שהבעת, ואנחנו מכירים את זה, איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה שלאחד כן ולאחד לא? מעמדו של נשיא בית הדין הרבני הוא מעמד אחד ומעמד נשיא בית המשפט העליון הוא מעמד אחר, כאילו איזה מעמד-על. עוד פעם, זה בא מתוך כבוד, זה בסדר, אבל בסוף צריכה להיות איזו סימטריה. תודה, חבר הכנסת פינדרוס. קודם כול, אני מסכים לחלוטין. בזה בכלל אין שאלה. יותר מזה, גם התלונה הזאת שהוגשה, אני לא מכריע בתלונה. מי שמכריע בה ומי שמטפל בה זה הנציבות, היא אמונה על הטיפול בה. זה לא בסמכותי לדון בתלונה ולהכריע בה. אני כן אמרתי שאני באופן אישי הבעתי את עמדתי האישית. אני מכהן בכנסת כמעט 14 שנים, והייתי בין היתר גם יושב-ראש הבית הזה, ולא הגשתי אף פעם תלונה לוועדת האתיקה, ולא בגלל שלא נתקלתי בתופעות שאולי חייבו את זה. לי יש איזשהו סף סובלנות יותר גבוה, אבל בוודאי שהסטנדרט חייב להיות אחיד. אני רק אומר דבר אחד: אני לא יכול, ולא התייחסתי באופן פרטני לתלונה שאתה מדבר עליה בעניינו של כבוד הרב יוסף,

מהטעם הפשוט שהסמכות בנושא הזה עברה לשר לשירותי דת, ולכן אני לא רוצה לדבר על נושאים שאינם בגדר סמכותי, אבל אני לגמרי מסכים, ונדמה לי שבזה לא צריך להיות לא שר ולא חבר כנסת: הסטנדרטים צריכים להיות שווים. אגב, אחת הבעיות הקשות, הקשות באמת, של מערכת המשפט שלנו לאורך ולרוחב היא העובדה שאין בה שוויון, לא בסיכויים של אנשים להתמנות למשרות שיפוטיות, לא בסיכויים של בעלי דין לקבל את יומם בבתי המשפט, לא באופן שבו מתקיימת אכיפת החוק. בדברים האלה אנחנו צריכים לטפל, משום שהם שורש הרבה מהרעות שאנחנו סובלים מהן. לכן אחד המרכיבים ברפורמה שאני מביא הוא שינוי בשיטת בחירת השופטים,

לשנות בדיוק את הנקודה הזו, שבה יש כאלה ששווים יותר ושווים פחות, עם סיכויים יותר טובים מאשר אחרים לקבל ביטוי בתוך המערכת הזאת.

שאלה נוספת לחברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי.

תודה, אדוני היושב-ראש. כבוד השר בוודאי מכיר את כללי האתיקה שחלים על שופטים, שבהם נקבע כי במילוי תפקידו אין שופט תלוי באיש, וכי שומה על השופט לשקוד על אי-תלותה של מערכת השיפוט. לפי הכללים, שופט לא יגור מפני איש ולא יושפע במילוי תפקידו על ידי דעת קהל, חשש מפני ביקורת או רצון לשאת חן. במדינה קיים גם חוק הגנה על עובדים החושפים עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין. במדינה גם קיים חוק השיפוט הצבאי, שמאפשר שלא לציית לפקודה בלתי חוקית בעליל. נשיאת בית המשפט היא חיילת בצבא ההגנה על הדמוקרטיה. גם חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו מחייב את הרשות השופטת למנוע פגיעה בזכויות אדם על ידי קידום חוקים מגמתיים ומוטים. האם זה לא מתפקידה של נשיאת בית המשפט העליון לשמור על שלטון החוק, למנוע פגיעה בהפרדת הרשויות ולעשות הכול כדי להבטיח את עצמאות ערכאות המשפט ואת זכויות האדם במדינה? תודה רבה לחברת הכנסת צרפתי הרכבי, אני חייב לומר, אדוני היושב-ראש, על יכולת מופלאה להציג דברים באופן שאיננו מתחבר בשום צורה לא למציאות ולא להקשרם ולא לסדר הדברים הנכון. ואני אומר את זה דווקא בהערכה, משום שאני חושב שהטיעון הוא כל כך חלש שהאופן שבו הצלחת להציג אותו,

בשמיעה ראשונה, כמשהו שאפשר אולי ללכת שבי אחריו, הוא ראוי להערכה. אני אומר לך בצורה ברורה, חברת הכנסת צרפתי הרכבי: אני לא איכנס לזה, כי אני אוכל לעמוד כאן שעה ולהסביר אחת לאחת את כל הטעויות ששזורות בדברים שנאמרו על ידך, יש לי זמן,

אבל אני אתן רק דוגמה אחת. בכל הכבוד, מערכת בתי המשפט איננה צבא. בצבא יש מערכת שצריכה לבצע פקודות, ושיקול הדעת הוא כמובן הרבה יותר מוגבל. מערכת בתי המשפט איננה צבא, וכבוד נשיאת בית המשפט העליון היא לא חיילת, והיא צריכה להיות אמונה על מערכת אזרחית ועל רשות שלטונית שמעמדה חשוב, שבלעדיה אין חברה דמוקרטית, אבל היא לא רשות יחידה והיא לא פועלת בחלל ריק, אלא היא פועלת אל מול כנסת ואל מול ממשלה. כשם שאנחנו מצווים לכבד את הרשות השופטת ולא להיכנס ולהתערב בתחומים שמסורים לה, וראית רק עכשיו איך אני הקפדתי לומר כל הזמן בצורה ברורה מאוד שמי שידון בתלונה ומי שבסוף קובע את הדברים הוא הגוף שאמון על העניין הזה,

באותה נשימה תפקידה של נשיאת בית המשפט העליון, כמו גם של כל מערכת המשפט, הוא לעשות משפט, תפקידם לא לחוקק, תפקידם לא לקבוע מה מידתי או לא מידתי, תפקידם לא להחליף את שיקול הדעת של הבוחר ולקבוע איזה שר צריך להיות בממשלה או לא צריך להיות בממשלה וכו' וכו'. שנית, אני חושב שכל המהלכים שאני מקדם הם מהלכים שנועדו לחזק את הדמוקרטיה, הם מבטיחים הגנה על זכויות מיעוט, הם מתקנים עוולות נוראות שמתרחשות עכשיו, אלא אם כן לתפיסתך זכות המיעוט היא למשל שיהיה מיעוט קטן, אליטיסטי, שממנה את עצמו בחדרי-חדרים בשיטת חבר מביא חבר, ורק הוא מתאים לשאת בתפקידים הבכירים במערכת המשפט. אם לשיטתך זאת הגנה על זכויות מיעוט, זאת בהחלט גישה חדשנית בתחום המשפט. המוסד של שאילתות איננו רב-שיח, אדוני חבר הכנסת קריב. בעיניי, מציאות שבה ציבורים עצומים עצומים מודרים מבית המשפט, עד כדי כך שיש מיעוט קטן ששולט בו ומנסה באמצעות השליטה שלו במערכת הזו לכפות את ערכיו על כלל הציבור, תוך דריסה לא פעם של מיעוטים בתוך הציבור שקולם לא נשמע וזכויותיהם לא נשמרות, היא ההפך הגמור ממה שמערכת משפט צריכה לעשות,

כפי שאת ניסית להציג אותה כאן. ולכן אני מציע לא לערבב בין הדברים ולא להציג אותם באיזה מין דרך מתוחכמת כזאת שבסוף רחוקה מאוד מהמקום שבו הם באמת נמצאים, ולעשות את מה שקיים.

אנחנו גם לא ממציאים שום דבר, רק את מה שקיים בדמוקרטיות בכל העולם, בדמוקרטיות המתוקנות בכל מקום, ולהשיב בחזרה את ההליך הדמוקרטי התקין גם למדינת ישראל, דבר שבסופו של דבר גם יתרום, ברוח השיח הפיקטיבי הזה, הפייקי הזה, שמתקיים היום, יתרום תרומה עצומה לכלכלה. כי את יודעת שבכלכלה הדבר הכי חשוב הוא שישנה ודאות, ומערכת המשפט שלנו, לצערי, יצרה מציאות שבה היא שמטה את הקרקע תחת כל הוודאות העסקית והכלכלית, בראש ובראשונה, כמובן, בפסק דין אפרופים הידוע של כבוד הנשיא בדימוס ברק,

גם את הדברים האלה הגיע הזמן לתקן. הגיע הזמן שלמערכת יתמנו שופטים אחראיים יותר, שלא חושבים שהם צריכים להחליט במקום אנשי העסקים מה הם התכוונו לעשות כשהם חתמו על איזשהו חוזה וכו'. לי אין שום ספק שהמשק הישראלי, החברה הישראלית, המיעוטים בחברה הישראלית, כולם ירוויחו מהרפורמה הזאת, כולם יבואו לידי ביטוי הרבה יותר טוב וקולם יישמע בצורה אמיתית ונכונה בתוך מערכת המשפט ברגע שאנחנו נשלים את המהלכים האלה.

שאלה נוספת לחבר הכנסת אוריאל בוסו, בבקשה. אדוני השר, קודם כול אנחנו מחזקים ידיך ומודים לך על כל מה שאתה עושה. בהמשך לשאילתה ששאל חבר הכנסת פינדרוס, אני רוצה לציין נתון נוסף שאולי לא ידוע: ביום חמישי האחרון, כנראה, השופט בדימוס אורי שהם, נציב קבילות השופטים, שלח מכתב לרב הראשי לישראל והודיע לו על סגירת התלונה נגדו כשהוא דיבר בנושא דת ויהדות על הרפורמות של השר הקודם, מתן כהנא. אני שואל את עצמי, אולי בקול רם,

האם הוא מיהר לסגור את התיק דווקא עכשיו, לאחר שהוא הבין שיש כנראה אפליה, ואחרת הוא צריך להעמיד לדין גם את השופטת חיות, או שאין לזה קשר. אבל חשוב שאתה כשר הממונה, הרי תמיד אמרנו שמח"ש היא חלק מהמשטרה, וכנראה גם נציב השופטים הוא אולי חלק מאגודת השופטים, וצריך להפריט את הגוף הזה ולשאול את השופט שהם למה הוא לא ביקש את אותן שאלות מהשופטת חיות, ואם יש קשר ללוח הזמנים של סגירת התיק.

חבר הכנסת בוסו, אני חושב שיהיה נכון קודם כול להמתין שההליך בנציבות יסתיים. אני לא רוצה להתערב בו כל עוד הוא מתנהל. אחרי שהוא יסתיים ונראה איך יסתיים בהחלט יהיה מקום לשאול שאלות ולברר דברים. אבל אתה יודע, איך אומרים, מסתבר שכבר הרווחנו משהו מתוך כל האירוע הזה, וזה בסדר גמור. אני רוצה לקוות שאולי מתחילה לחלחל בתוך המערכת, ואין לי ספק שכשנעביר את הרפורמה אנחנו נראה את זה בצורה הרבה יותר עוצמתית, ההבנה שמה שהיה לא יהיה יותר, והכשלים הנוראיים האלה שקיימים, לא יהיה אפשר לכסות עליהם יותר, והמדיניות של איפה ואיפה לא יכולה להימשך יותר. כפי שאמרתי קודם, נחזיר לכלל הציבור, כולל המיעוטים שבו וכולל אלה שמודרים ממערכת המשפט לאורך שנים, נחזיר לו את כבודו, נחזיר לו את מעמדו, נחזיר לו את היכולת לבוא לידי ביטוי.

גם נחזיר את האפשרות לכל הציבור לקבוע את ערכיו ואת הנורמות שעל פיהן הדברים יקרו ויחייבו, לא באיזשהו חדר באיזשהו אולם של בית המשפט בין שני צדדים, אלא במקום שבו מכריעים במדינה דמוקרטית בשאלות ערכיות, באולם הזה שאנחנו יושבים בו, מכוח הבחירה של מיליוני אזרחים. אני חושב שזו המחויבות שלנו לכלל אזרחי ישראל, ואני לפחות אעשה כל מאמץ לעמוד בה.

תודה, אדוני. אני מודה לשר המשפטים. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום. ראיתי את חבר הכנסת דלל יוצא הרגע. אם מישהו יכול לקרוא לו, כי הנושא הבא על סדר-היום הוא נאום הבכורה שלו. ראשית, השר יריב לוין, אתה תעלה לברך פורמלית את אלי דלל. אני מנצל את הזמן הזה גם לומר כמה מילים למשפחה ולחברים. הינה, אלי הגיע.

אני פשוט ניצלתי את ההזדמנות, עד שאתה חוזר, כדי להגיד לכולם שאנחנו מאוד אוהבים אותך, מעריכים אותך, שמחים שאתה פה, יודעים שאתה עושה חיל ותמשיך לעשות חיל ומאחלים לך הצלחה גדולה.

תודה לשר החינוך. יעלה ויבוא חבר הכנסת אלי דלל לנאום הבכורה שלו. לאחר מכן יברך אותו שר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין. אנו כמובן מקדמים בברכה את בני המשפחה ואת החברים שנמצאים איתנו כאן. חבר הכנסת דלל, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, חבר הכנסת אמיר אוחנה, כנסת נכבדה, אני רוצה לפתוח את דבריי בסיפור על שתי משפחות, ובמיוחד על שתי נשים מופלאות: משפחה אחת ראשיתה בטריפולי שבלוב, והשנייה, בבגדד שבעיראק. הראשונה היא משפחתה של רעייתי האהובה אסתר, והיא יושבת פה, נצר לקהילת יהודי לוב, לא אמרו לי שבנאום הבכורה אתה יכול להיחנק, קהילה ששרדה את הפרעות שהתחוללו בטריפולי בשנת 1945 וגם את אירועי הדמים שהתחוללו שלוש שנים לאחר מכן, ב-1948. אסתר נולדה ב-1956. בתעודת הלידה שלה לא הייתה כתובה אזרחות. הסיבה בלתי נתפסת: השלטון במדינה החליט שיהודי לוב פשוט לא זכאים לאזרחות. למעשה, לא ניתנו להם זכויות אזרחיות כלל. כשאסתר הייתה בת שנתיים נקבע בחוקי המדינה כי יש לפרק את הקהילה היהודית, אך הקהילה האמיצה הזאת סירבה לוותר והמשיכה לשמור על צביונה. כשאסתר הייתה בת 11 פרצה מלחמת ששת הימים. יום שמחתם של אזרחי ישראל היה גם יום אסונם של יהודי לוב. במהלך המלחמה המון מוסלמי זועם פגע קשות בקהילה היהודית הקטנה. משפחתה של אסתר רעייתי הייתה במצור בן חודש ימים. היא עצמה ראתה במו עיניה איך לוקחים שתי משפחות יהודיות מביתן, משפחות שזמן קצר לאחר מכן

את האימה שהייתה בעיניהם של בני המשפחה האלה תישא עימה אסתר רעייתי עד היום האחרון. זמן קצר לאחר שוך הפרעות משפחתה ברחה לאיטליה חסרת כול. משם הצליחה להגשים חלום ולעלות, בסיוע הסוכנות היהודית, למדינת ישראל. המשפחה השנייה,

ראשיתה בבגדד שבעיראק, משפחה מרכזית ומשגשגת בקהילה יהודית ענפה. שניים מילדי המשפחה הזאת, ראובן ונוריה, היו קרובי משפחה. שנה לפני לידתם השתנתה עיראק מן היסוד. לראשונה במדינה נבחרה הנהגה פרו-נאצית, שזכתה לתמיכה מהמופתי חאג' אמין אל-חוסייני, הנהגה שסימנה את הקהילה היהודית כאויב. נוריה וראובן היו רק בני שש ושבע כשהתעוררו ליום השחור בתולדות יהדות בבל. בערב חג השבועות של שנת 1941 פרצו המוני מוסלמים לשכונות היהודיות, מצוידים בסכינים ובגרזינים, במקלות ובנשק חם, אך בעיקר חדורים בשנאה יוקדת. הם ריסקו כל דלת שסומנה כבית של יהודים, רצחו באכזריות כ-200 אנשים, פצעו אלפים, העלו באש בתים וחנויות ובזזו רכוש רב. נוריה וראובן ושאר בני המשפחה התחבאו בדממה בבתיהם. הם שרדו בדרך נס את הפוגרום הנורא, שכונה "פרהוד" מונח שכל אדם בישראל צריך להכיר. עשר שנים לאחר מכן הצליחו השניים לעלות ארצה עם בני משפחתם והשאירו את כל רכושם מאחור. הם התחתנו והקימו את ביתם בשכונת התקווה שבתל אביב.

ממש ליד המגרש של קבוצת הכדורגל בני יהודה, זכיתי להיוולד ולגדול, כשאנו חמש נפשות בחדר. אני מביט בקהל ונמצא כאן ביום המרגש הזה, ואני מאושר למצוא את שתי הנשים המופלאות שעליהן דיברתי, אימא ואסתר, ואת אבא. הן נמצאות פה,

היקרה אסתר, השותפה הטובה ביותר שיכולתי לאחל לעצמי במסע חיי, ולצידה אימי האהובה נוריה, תיבדל לחיים טובים וארוכים. הילדה בת השש מבגדד, שהתבצרה מבוהלת עם משפחתה מאימת הבריונים שתקפו את הקהילה שלה, ולצידה הנערה מטריפולי בת ה-11, שראתה במו עיניה איך לוקחים משפחות מביתן לקראת הוצאתן להורג. אני מביט בכן, שתי הנשים המופלאות של חיי, ובאבא, אבי, שנמצא פה מולי, אבי היקר ראובן בן ה-89, שיושב כאן לצידכן. הוא עשה כל מאמץ להגיע לפה. אתם הנציגים המובהקים ביותר למהפך שעבר על עם ישראל בדורות האחרונים, עם שקם מן האפר, שבניו ובנותיו התחילו מאפס, מותירים מאחור עולם שלם שהיה ואיננו. הם שרדו את הפוגרומים, עברו את תלאות העלייה, את מחנות העולים והמעברות, את האוהלים והפחונים שלהטו בקיץ וקפאו בחורף. הם צמחו בתנאים קשים ביותר, אך מעולם לא באו בטענות לאיש, לא התלוננו על קיפוח, לא דיברו על ימין או על שמאל, על מרכז או פריפריה, כי עבורם הייתה זו כל הזמן ישראל אחת. ישראל אחת. אימא ואבא, אני יודע כמה גדולה ההתרגשות שחשתם במעמד ההשבעה כשאחד מבניכם הפך לחבר בפרלמנט של המדינה שעליה חלמתם. הגאווה שאני מקווה שהענקתי לכם היא המעט שביכולתי לעשות כדי לומר לכם תודה. תודה על המסעות הארוכים שעברתם. תודה על ההקרבה. תודה על החינוך והערכים שהענקתם לאחיי ולי. תודה על הנדיבות והאנושיות, על הנתינה האין-סופית. תודה על שחינכתם אותי לאהבת עם ישראל וארץ ישראל. במעמד הזה חשוב לי שתדעו: אני כאן בשמכם, אני כאן בזכותכם. אני גאה על הזכות להיות הבן שלכם. (אומר בערבית ומתרגם:) אימא ואבא, בלעדיכם לא הייתי פה. אוהב אתכם מאוד. ינצור אתכם אלוהים. תהיו בריאים.

כנסת נכבדה, במסכת אבות נאמר: דע מאין באת ולאן אתה הולך ובפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. התחנות השונות שמהן באתי מסמנות לי את הדרך שבה אני מבקש ללכת גם בתפקידי כחבר כנסת. אני רואה בעצמי כנציג של יהדות בבל וגם של יהדות לוב, יהדות מפוארת, שהביאה איתה אוצרות של ממש, את התלמוד הבבלי, תרבות ומסורת בת אלפיים שנה, ואת נוסחי התפילות, את המוזיקה ואת המנגינות והריחות והטעמים, והרשימה עוד ארוכה. אני מתחייב לפעול למען טיפוח וחיזוק המורשת של יהדות המזרח. בשם המחויבות הזאת הגעתי אפילו עד מאסטר שף, ואני מתכוון להמשיך בדרך הזאת גם בתפקידי כחבר הכנסת. ואם מדברים על מאין באת, חשוב להזכיר גם היום, אני באתי מנתניה. לא, סליחה, רבותיי. מחיאות כפיים אנחנו נאפשר בסוף הנאום,

בבקשה. תודה על הספונטניות. חשוב להזכיר גם היום, אני באתי מנתניה. אני עומד מולכם כמי שניתנה לו זכות שאין שנייה לה לפעול במשך שנים ארוכות למען תושבי העיר המדהימה הזאת. וזה המקום להודות לשותפתי היקרה, ראש העירייה גב' מרים פיירברג-איכר, אשת חזון יוצאת דופן, עיר במשבר, והיא לקחה אותה והובילה אותה להישגים פורצי דרך. אני משוכנע שאת ההישגים המדהימים שהגענו אליהם בנתניה ניתן וצריך לשחזר בערים נוספות במדינת ישראל כולה. בהקשר הזה צריך לומר שאני נמצא כאן כנציגם של מנהיגי השלטון המקומי. בתפקידיי כמנכ"ל העירייה, כמנכ"ל החברה לפיתוח נתניה וכסגן וממלא מקום ראש עיריית נתניה, ראיתי את האיכות האנושית המדהימה שצומחת ברשויות המקומיות. הציבור לא תמיד מבין את גודל האחריות שניצבת על הכתפיים של ראשי הערים, סגניהם וחברי מועצת העיר. בפועל, האנשים האלה מנהלים מדינות קטנות. האחריות שניצבת על כתפיהם אדירה, והיא נוגעת לכל תחומי החיים:

רווחה, ביטחון, בנייה, תשתיות, מים וביוב, בריאות, תחבורה, תעסוקה ועוד. אם יורשה לי להעיד, כמי שבא מהשלטון המקומי, ראשי הרשויות מתמודדים עם האחריות הזו בצורה הראויה לכל שבח. אעשה הכול כדי לפעול ולחזק את השלטון המקומי לטובת כל אזרחי מדינת ישראל. מכובדיי, למשכן הזה אני מביא עימי את שנות ניסיוני הרבות כמהנדס מכונות, כמנכ"ל במגזר העסקי וכמי שהוביל מסעות ייעול ושיקום של חברות כמו בתי יציקה וולקן, רפאל תעשיות מגופים וישראל מנדלסון, ובכוונתי לפעול ולחזק את התעשייה הישראלית. אני מביא לפעילות הפרלמנטרית שלי גם את התובנות והזיכרונות מהמאבקים החברתיים שזכיתי לקדם בשנותיי כיושב-ראש אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב. יחד עם צעירים נלהבים, שחלקכם מכירים אותם, כמו צחי הנגבי, ישראל כץ וסילבן שלום, נאבקנו על הזכות של כל סטודנט לזכות בתנאים הדרושים לו כדי להצליח בתקופת לימודיו. זאת המחויבות שלנו גם כלפי צעירים כיום, כפי שאמר מורנו ורבנו זאב ז'בוטינסקי, חלוץ איננו חי למען עצמו אלא למען אלה שיבואו אחריו.

אנו נדרשים לחשוב על הבאים אחרינו,

למענם ולמען עתידנו קצת יותר חלוצים. הציבור כולו תובע מאיתנו לגייס פתרונות ויוזמות שיקלו את יוקר המחיה.

לצד תפקידי כיושב-ראש ועדת זכויות הילד וכחבר בוועדה למעמד האישה, אני גאה על כך שארתום את הידע והניסיון הרב שצברתי גם בוועדות הכנסת שאני חבר בהן, ובהן ועדת הכספים וועדת הכלכלה. אני מתחייב לעשות את כל הדרוש והאפשרי ומעבר לכך כדי להסיר חסמים וליצור מנועי צמיחה חדשים שיביאו להקלות ביוקר המחיה. זו המחויבות האישית שלי כחבר כנסת, וגם כסבא ואבא שמבקש להשאיר לילדיו ולנכדיו שנמצאים פה מקום שאפשר יהיה לצמוח בו בביטחון ובכבוד. ואני רוצה להדגיש, צריך לומר באופן מפורש: עד שלא נקל עבור כל שכבות האוכלוסייה את תחושת החנק הכלכלי, איש מאיתנו לא יוכל לנשום לרווחה. כנסת נכבדה, בשבועות האחרונים עמדו כאן על הדוכן המכובד מספר רב של חברי כנסת חדשים. נדמה לי שזכיתי בתואר קטן שאני נושא אותו בגאווה: מבין כל חברי הכנסת החדשים, מסתבר שאני המבוגר ביותר. בעוד חודש אחגוג יום הולדת 68. לא הרבה אנשים זוכים במקום עבודה חדש ומלהיב בכנסת בגיל כזה, והלוואי שבעשייה שלי כחבר כנסת אוכיח לכל בני דורי, אתה כבר מוכיח, ולכל אזרחי ישראל שאף פעם לא מאוחר להתחיל לצאת לדרך חדשה. ועוד תפילה אישית שעימה אסיים: אני מקווה בכל ליבי שאצליח לסייע בחיזוק האמון של הציבור בנבחריו ובחיזוק השלום בינינו ובין שכנינו והסולידריות בתוכנו, ופה אני מתכוון לחברי הכנסת מכל המפלגות ולאזרחים מכל הדתות, מכל מוצא ומכל חלקי העם והארץ. אני פוגש מדי יום אזרחים מודאגים, ומכולם אני שומע דבר דומה: השיח הנוכחי, שמגיע מכל הצדדים, פוצע אותנו. הכאב הזה אותנטי, המילים שלהם כנות. חשוב להקשיב, חשוב לשמוע. עלינו להזכיר לעצמנו: תהיה המחלוקת אשר תהיה, אנחנו לא במלחמה, ובטח לא במלחמת אחים, ואסור שחלילה נגיע לשם. זוהי השעה לעצור את נזקי הפילוג שמאיימים לקרוע אותנו ולחזק את הסולידריות והשלום בתוכנו. אני יודע שעלולים לחשוד בי בנאיביות כשאני מדבר על שלום וסולידריות בתקופה כל כך סוערת, אבל אני לא נאיבי. אני כן אדם מאמין

הייתי כזה מגיל חמש, מהיום שבו הלכתי לראשונה לבית הכנסת עם סבי רחמים, עליו השלום. אני מאמין בכל הערכים של תורת ישראל, ואני מאמין לא פחות בכוח האנושי של עם ישראל. בתפקידיי השונים שיתפתי פעולה עם כלל האוכלוסיות, מימין ומשמאל, יהודים וערבים, דתיים וחילונים, צברים ועולים חדשים. יצרתי שיח פורה בהסכמה רחבה בין אנשים שמעולם לא ישבו יחד באותו חדר, והשיח הזה שינה מציאות והוביל להישגים. אני אומר לכם בביטחון: הדבר בנפשנו. אפשר וצריך לשנות את השיח. דווקא בשעה המורכבת שאנחנו מצויים בה ראוי שניזכר בתלאות שעברנו כעם, במסעות רצופי המכשולים שעברו האימהות והאבות שלנו רק כדי שאנחנו נזכה לחיות כאן במדינת ישראל כעם חופשי בארצו. התפקיד שלנו הוא לבנות עבור ילדינו חברה שתהיה ראויה להקרבה של הורינו. זו המחויבות של כל יושבי הבית הזה. זו גם המחויבות שלי כלפיכם, אימא ואבא שלי, זו גם המחויבות שלי לכל אחד ואחת מהמשפחה המדהימה שלי שנמצאת כאן, ואני מבקש להודות באופן אישי לארבעת נכדיי האהובים,

רן,

ותומר אלי, שנקרא על שמי, שזיכו אותי בתואר סבא אלי, התואר הכי חשוב לי, לילדיי המופלאים, שאני כל כך גאה בהם: נירית, מהנדסת ביוטכנולוגיה, אבירן, רואה חשבון, ואור, מהנדס מכונות וקצין מצטיין בצבא, וכמובן, תודה מיוחדת לך, אשתי היקרה אסתר, על לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אין מילים אשר יכילו את עומק התודה והאהבה שאני רוחש לך ולמשפחה שזכינו לבנות יחד. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל חבריי שתמכו בי בדרכי לתפקיד החשוב הזה על העצות הטובות, על העזרה והתמיכה הבלתי-מתפשרת. אני מעריך זאת מאוד. מי ייתן ויחד עם כל חברי הבית הזה נפעל למען התגשמות הכתוב בספר תהלים: "ויהי נעם ה' אלהינו עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו". זוהי תפילתי. כולי תקווה ואמונה שנהפוך אותה יחד למציאות. תודה רבה. תודה רבה לכולכם. אפשר מחיאות כפיים.

כפיים) חברי הכנסת, מייד יעלה לברך את חבר הכנסת אלי דלל שר המשפטים יריב לוין. אנא, לאחר סבב הנשיקות והחיבוקים, שבו במקומותיכם. שר המשפטים, בבקשה.

אנא שב במקומך לשמוע את ברכתו של שר המשפטים. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.

הנורמה, היום זה הרבה הרבה יותר קשה.

עידן שבו הכול מהר והכול אינסטנט, וכאשר אתה נמצא במקום חמישי, אתה שואל: איך יכול להיות שאני לא רביעי, ולא: מה אני עושה במקום החמישי, אני חושב שאתה

מופת של התנהלות אחרת, עם יושרה בלתי רגילה, עם סבלנות, עם מקצועיות, עם מחויבות אידיאולוגית, בלי גרם של התלהמות, עם יכולת מופלאה לכהן במשך שנים ארוכות, כמו שסיפרת כאן, כממלא מקומה של ראש עיריית נתניה מרים פיירברג-איכר, כדי לסייע לה ולעזור לה, לא כדי לתכנן כל הזמן איך אתה מחליף אותה. זה כל כך נדיר, כל כך שונה בנוף שאנחנו אולי מורגלים בו ומכירים אותו. אבל אני רוצה לומר לך, אלי, שגם אם הדרך הזו היא ארוכה יותר, הדרך שלך ניצחה בגדול, והקריירה המפוארת והמדהימה שעשית, אגב, צריך לומר, לא רק במישור הציבורי, אתה הגעת למישור הציבורי, מה שנקרא במשרה מלאה, אחרי שהבאת איתך מטען עצום של עשייה בסקטור הפרטי. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שכיהנו בבית הזה שהגיעו לכאן אחרי שכיהנו כמנכ"ל רפאל תעשיות מגופים, מנכ"ל בתי יציקה וולקן, חבר עמותת ידידי מרכז רפואי ספיר וחבר באיגוד ערים השרון, ואני יכול לעמוד ולקרוא כאן רשימה ארוכה ארוכה של עשייה ענפה. לקחת את כל הידע הזה והבאת אותו לעשייה שלך בנתניה. הציבור שראה את העשייה שלך העריך אותה. אני אגיד לך עוד דבר מדהים: את העשייה השקטה הזאת, כביכול, ראו לא רק בנתניה, ראו אותה גם הרבה מעבר לגבולות העיר, ולכן כשהתמודדת לכנסת נבחרת בתמיכה משמעותית

גבולות מוניציפליים, משום שאנשים יודעים להעריך אדם שבא עם דרך אמיתית, אדם שבא לא לדבר אלא לעבוד, אדם שבא לעשות את הדברים בשום שכל, אדם שמכבד גם את אלה שחולקים עליו. אני חושב שבכל המובנים האלה אתה מביא לבית הזה דבר שכל כך חסר כאן, ואני חושב שההשפעה שלך בעצם העובדה שנבחרת והגעת לכאן, כל שכן בפעילות ובעשייה שאתה תעשה כאן, היא עצומה, והיא מורגשת כבר עכשיו. אחרי שאמרתי את כל הדברים, אני רוצה להגיד לך שלהגיע לכאן זה הישג אישי בלתי רגיל, אבל הגיבורים האמיתיים יושבים ביציע, משפחתך היקרה. ואני רוצה לומר להורים שלך היקרים, לנוריה וראובן, אני חושב שאחרי קשיים אדירים שאתם עברתם מנקודת פתיחה שקשה לדמיין בכלל וכנגד כל הסיכויים, אתם ידעתם לתת לאלי לא רק כלים להצליח בחיים ולהגיע למקום שהוא הגיע אליו, אלא קודם כול ולפני הכול את הערכים המדהימים האלה שהוא נושא איתו ומביא איתו לכל מקום. אני חושב שאתם יכולים להיות כל כך גאים, כל כך נרגשים, ובצדק. ואני רוצה לומר לכם שכולנו חייבים לכם חוב גדול לא רק על מה שנתתם לאלי אלא על כל מה שאתם ובני דורכם עשיתם כדי שאנחנו נוכל לקיים את המדינה הזו. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. מגיע לכם להיות מאושרים וגאים היום. אני חייב להגיד לכם את האמת, זה כל כך מרגש לראות את זה, ואני גם חושב שזה כל כך סמלי וכל כך משמח. לעומת זאת, אני רוצה לומר לאסתר, לילדים ולנכדים שאני משתתף, לא יודע אם להגיד בצערכם, אבל בהחלט בקושי הבלתי-נגמר. הוא סוף-סוף כבר סיים עם העירייה, אז עכשיו הצרה הזאת. אבל אני כן יכול לנחם אתכם אולי בדבר אחד: החיים הפרלמנטריים הם חיים קשים ועמוסים. אני בכל זאת חושב שהעשייה בשלטון המקומי היא יותר מורכבת וקשה הרבה פעמים מהבחינה האישית מאשר הפעילות הזו כאן, אבל אני חושב שגם אתם יודעים שההקרבה הגדולה הזו היא חשובה. אני חושב שמה שאלי מביא איתו הוא כל כך ייחודי שאין מישהו אחר שיודע לבוא היום ולהביא את הערכים המוספים האלה, ואני לא יודע אם זה איחול, אבל אני מאחל בטח לאלי, ואני מרשה לעצמי בכל זאת לאחל גם לכם, שזה יימשך הרבה זמן. ואני אסיים, אלי, ידידי, בעוד אמירה אחת: אני חושב שדווקא כאשר אדם מגיע לכאן עם הבשלות הזו שאתה מגיע איתה ועם ההבנה הכל-כך ברורה הזו לאן אתה רוצה ללכת ומה אתה מביא איתך, לפעמים תהליכי העבודה פה יכולים,

קצת לתת מין תחושה,

אני הייתי בעירייה, יכולנו לקדם דברים, להזיז דברים, החלטנו לעשות, למוחרת כבר התחלנו לראות את זה קורה. פה זה עולם קצת שונה, אבל אני משוכנע שההתמדה הזו שאתה הבאת איתך, שום השכל והדרך הברורה שאתה יודע לאן אתה רוצה ללכת בה, יאפשרו לך בסבלנות, באורך רוח ובדיוק בדרך שהלכת בה עד היום, הדרך הכל-כך לא שגרתית הזו כאן, להגיע להישגים משמעותיים, להטביע כאן חותם ולעשות דברים שתהיה להם משמעות גדולה. זה לוקח זמן, אבל לך יש את כל הנתונים, את כל היכולות, ואין לי שום ספק שאתה תהיה מחברי הכנסת המשפיעים יותר בתוך הבית הזה כבר בקדנציה הזאת, בקדנציה הראשונה שלך. אני רוצה לאחל לך הצלחה ענקית ולאחל לכולנו שלא רק ניהנה מהעשייה שלך אלא גם נלמד ממך, כי יש הרבה מה ללמוד.

(מחיאות כפיים) תודה רבה לשר לוין. חברות וחברי הכנסת, כעת אמורה הייתה להיות הצעה דחופה לסדר-היום שהגיש חבר הכנסת בצלאל, והשר גולדקנופ אמור להשיב עליה. בעודנו יושבים על הדוכן אנחנו מקבלים הודעה שהשר גולדקנופ לא יכול להגיע. אני אומר את זה לשרים הנמצאים כאן, אני מבין את הרעיון של חבלי לידה, הקמת ממשלה חדשה, אבל זו הפעם השנייה שהדבר הזה קורה. אני רואה את זה בחומרה, ואני לא מתכוון לעבור על זה לסדר-היום. אני מותיר בידי חבר הכנסת בצלאל את שתי האפשרויות הבאות: האחת, להעביר את השאילתה לשבוע הבא,

לקבל את ההצעה הדחופה להעביר את הדיון, השר לא

להעביר את הדיון לוועדה ולקיים הצבעה. מה בחירתך, חבר הכנסת בצלאל?

גברתי, לא להפריע. חבר הכנסת בצלאל, מה בחירתך?

להעביר לוועדה. לאיזו ועדה, חבר הכנסת בצלאל? זה לפי הצעתך. ועדת הפנים.

חברות וחברי הכנסת, אנחנו נקיים הצבעה, נכון? אתה מעוניין להציג את ההצעה לסדר-היום לפני ההצבעה?

לאחר מכן נקיים הצבעה על הצעתו של חבר הכנסת בצלאל להעביר את הנושא לדיון בוועדה. עד שהוא עולה, אני רק אגיד שגם לכנסת, לוועדות, לא התייצבו כמה שרים, ואני סמוכה ובטוחה, אדוני היושב-ראש, שאתה תפעל לכך שלא יבזו את הכנסת. אכן כן. חבר הכנסת בצלאל, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, השר שהיה צריך להיות פה, דבר ראשון,

אני מודה לך על מה שנתת לנו בנושא הזה ושהדגשת שיש איתות לשרים והם צריכים להיות פה,

כמו שאמרת, אלה חבלי לידה.

בפרשת השבוע אנו משלימים את סיפור יציאת מצרים. למשימה ההיסטורית של יציאת מצרים משה רבנו נבחר בגלל הרחמים והחמלה שגילה כלפי בנות יתרו שגורשו וכלפי הצאן שהוא רעה במדבר. התנאי הראשון למנהיגות הוא חמלה. התנאי הראשון למנהיגות הוא הגנה על החלשים בחברה. תנועת ש"ס קמה כדי לדאוג לחלשים. מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, הקים את התנועה כדי להחזיר עטרה ליושנה מאלה שניטלה מהם, אלה שנותרו מאחור בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל. החזון והמשימה שהביאו להקמתה של תנועת ש"ס ממשיכים ללוות אותנו עד היום בדרך שמנווט בחוכמה רבה יושב-ראש התנועה שלנו הרב אריה דרעי. אדוני יושב-ראש הכנסת, מדינת ישראל נמצאת במשבר דיור חריף מאין כמוהו, משבר דיור שאת מחירו משלמים החלשים ביותר בחברה. אנשי ההייטק בתל אביב יכולים להמשיך לקנות דירות, אבל לאדם הפשוט בירושלים, בשדרות, בנתיבות, אין את האמצעים לרכוש דירה עבור עצמו, ודאי לא לעזור לילדיו לשאת בעול הכבד הזה. אך לא רק בעלות על דירה הפכה למוצר לעשירים בלבד, גם שכירות דירה הפכה למוצר שרק עשירים יכולים להרשות לעצמם. מחירי הדיור והשכירות האמירו בשנה האחרונה בקצב חסר תקדים: היום לשכור דירה נורמלית בירושלים זה בין 7,000 ל-10,000 שקלים,

אם לא די בכך, יש גם את העלאת הריבית, שהביאה משפחות רבות למצב של חוסר יכולת לעמוד בתשלומי המשכנתה. למרבה הצער, כלכלנים במדינת ישראל רואים את המדיניות הכלכלית דרך המספרים ולא דרך האנשים. הגיע הזמן לראות את הכלכלה דרך האנשים, לעבור מכלכלה של מספרים לכלכלה של אנשים, מכלכלה של הצלחה לכלכלה של חמלה. בתפקידי כחבר כנסת אני מתכוון לקדם שורה של יוזמות בתחום הנדל"ן שיפתרו את המצוקות של החלשים בחברה, של אלה שנרמסו תחת מגפי הזינוק במחירי הדיור, של אלה שהם שקופים עבור חלק ממקבלי ההחלטות, של אלה שאין להם כסף עבור שכירות דירה. סליחה, אדוני היושב-ראש, אין שר במליאה. בעבור אלה אני אילחם.

מהבית הזה,

את הבשורה עבורם פתרונות עם חמלה, שרואים את השכבות החלשות.

השר אקוניס יצא שנייה. מותר להתפנות. פתרונות שיעזרו לעניים להיות עניים פחות. בעבודה קשה יחד נצליח בקרוב להיות אנשי בשורה. אני מבקש להעביר את הדיון הזה לוועדת הפנים. החברים מציעים לי פה לוועדת כספים. אנחנו יחד, כן? אם חושבים שוועדת כספים זה יותר חשוב וששם נפעל יותר, אז נעביר את זה לוועדת כספים. נשמח מאוד שבפעם הבאה, אני מאוד מעריך את הרב גולדקנופ, אבל כמו שנאמר,

אני מקווה שכולנו נלמד שכשיש דברים חשובים, ודברים כאלה חשובים בפרט, יהיה פה שר שישיב מה בכוונתו לעשות בדברים חשובים אלו.

תודה רבה לחבר הכנסת אברהם בצלאל. ואכן, כפי שציין, סליחה,

חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אנחנו מסכימים איתך. כפי שהיושב-ראש ציין, הזלזול של שרים, הם חושבים שהם עושים טובה שהם עונים לנו. אנחנו נבחרי ציבור. אני רואה את זה בחודש האחרון, יעיד על זה היושב-ראש. לא יכול להיות מצב שיזלזלו בנבחרי ציבור. כשאני הייתי שרה עניתי לכולם. אנחנו עוברים להצבעה, חברת הכנסת פנינה תמנו. פנינה, אי-הבנה, אי-הבנה. היושב-ראש, שיהיה

אני רוצה לענות משהו אחד.

היושב-ראש אמר במפורש שזאת ממשלה חדשה, והוא בהחלט יקפיד על כך שהשרים יתייצבו, גם לשאילתות וגם להצעות דחופות ורגילות לסדר-היום. הוא ציין רק דבר אחד, שחוסר המענה, אפילו מענה בלי התייצבות, של שרים בכנסת בקדנציה האחרונה היה מהגרועים ביותר, אני יכולה להעיד על עצמי, לא היה חבר כנסת שלא קיבל תשובה. לא עושים לנו טובה. אנחנו נבחרי ציבור, וזה לא משנה אם זו אופוזיציה או קואליציה. בהחלט. אנחנו אמונים על הפיקוח על עבודת הממשלה.

אנחנו נעבור להצבעה, לבקשתו,

חכה רגע שיבוא שר. הוא לא צריך לחכות. לבקשתו של מציע ההצעה, זה יעבור לוועדת הכספים. אנחנו נעבור להצבעה. אדוני, למה אתה ממשיך? אין שר במליאה. ההצעה להעביר את הנושא לוועדת הכספים נתקבלה. בעד, שבעה, אין מתנגדים, אין נמנעים.

לסדר-היום התקבלה, והיא תעבור, כפי שהוצע כאן, לוועדת כספים. כן, חבר הכנסת קריב. אדוני היושב-ראש, הרי אין ויכוח שצריך להיות שר במליאה. להתפנות, חברת הכנסת גוטליב. חברת הכנסת גוטליב,

כמה זמן הוא בשירותים. חברת הכנסת גוטליב, הכול בסדר. אתה יודע שהוא הלך להתפנות. חברת הכנסת גוטליב, הלך להתפנות. חברת הכנסת גוטליב, מותר לי לדבר, גברתי? אדוני היושב-ראש, אדוני, לוקחים זמנים לשירותים,

כמה זמן השר יכול להיות בשירותים. לא, זה מדהים. חברת הכנסת גוטליב, תני לו להגיד מה שהוא רוצה. בן אדם הלך להתפנות.

אבל תני לו לסיים. אולי הם לא הבינו מה זה "להתפנות". חברת הכנסת גוטליב, לאפשר לו לסיים, ואני אגיד את מה שאגיד כיושב-ראש. בבקשה, חבר הכנסת קריב. אדוני היושב-ראש, מכיוון שאתה אמרת בצדק שזאת לא הפעם הראשונה שאנחנו מעירים על כך שאין שר במליאה, הדברים לא מכוונים כדי להתריס. יש נוהג חשוב בבית הזה. שר יצא, אז הכול בסדר, אפשר גם לעצור ולצאת לחמש דקות הפסקה. ייגש יושב-ראש הקואליציה או מרכז הקואליציה שנמצא, יאתר את השר שאמור להיות, ואם לא הוא,

לא קרה שום דבר. אין פה שום התנצחות. לפעמים באמת אדם צריך לצאת לרגע לענייניו האישיים.

אם זה לחמישה רגעים, זה לא בסדר. אני רק שואלת כי ידעת שהוא, את באמת רוצה שאני אענה על השאלה הזאת לעיני הציבור כולו? זה נראה קצת משונה, מה שקורה פה. גברתי, גברתי, קריב, חבל. חבר הכנסת קריב, ברוח הנושא שאנחנו עוסקים בו, גברתי תתאפק רגע, תיתן לי להשלים, בינתיים אפשר לבדוק איפה השר? כל מה שאנחנו מבקשים הוא שבפעם הבאה ששר צריך לצאת לענייניו, ייגש למזכיר הכנסת, יאמר שהוא יוצא לכמה רגעים. אם אנחנו לא באמצע הצבעה, יעצרו לשלוש דקות, לחמש דקות, השמים לא ייפלו, הכול בסדר. זה לא לטובת פיליבסטר, זה רק לטובת הקפדה על כללי המליאה.

רק סליחה, שלא יהיו אי-הבנות, אני לא השר התורן. אני מכבד את הכנסת ואת חברי הכנסת ואני אשב פה.

תודה, אדוני. אני מבקש שלא תתקיימנה הצבעות כשהשר לא במליאה. חבר הכנסת קריב, אם זה היה נושא מהותי, ודאי שהיינו, מה שמהותי בשביל האחד לא מהותי בשביל האחר. תודה רבה. קיבלנו, שמענו את ההצעה לסדר. השר אקוניס, אנחנו מודים לך. הבנתי שההצעה לסדר-היום הבאה הוסרה בהסכמת חבר הכנסת עמית הלוי, נדחתה לשבוע הבא. אם כן, נעבור לנושא הבא, רבותיי חברי הכנסת,

ועדות לעניין מסוים. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ להציג את הנושא. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך.

רבה, אדוני היושב-ראש.

אני רוצה להתייחס למה שאמר יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה. אני מסכים איתו בכל מילה שהוא אמר. לא ייתכן שבהצעות דחופות או רגילות לסדר-היום, שזה אחד הכלים הפרלמנטריים החשובים שיש לחברי הכנסת, וחבר הכנסת שוקד על אותה הצעה כבר שבוע לפני כן ועובד עליה כדי שהיא תעבור בנשיאות,

כשמגיע הרגע שלו להניח אותה על שולחן הכנסת, השר מודיע בדקה ה-90 שהוא לא מגיע. זה לא תקין. הממשלה צריכה כן להגיע וכן להשיב. אני מקווה שזאת תקלה ושהיא לא תחזור עליה, כדי להעניק את האפשרות לכלים הפרלמנטריים שיש לחברי הכנסת. הייתה פה חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, היו פה הצעות דחופות מטעם חברי כנסת באופוזיציה? היו. אני לא יודע לגבי סדר-היום, אבל בדרך כלל היושב-ראש מקפיד שתהיה חלוקה שווה בין הקואליציה לאופוזיציה, והנשיאות מאשרת,

אני לא יודע לגבי המקרה הספציפי הזה. אני רוצה לומר שהיום גם בשאילתות הדחופות וגם בהצעות לסדר-היום יש רוב מכריע של פניות מטעם הקואליציה. רוב צריך להיות, כי אנחנו הרוב פה, אבל הוא עדיין מתעקש שתהיה חלוקה מאוזנת בין הקואליציה לאופוזיציה. היו הצעות שנדחו, גם של האופוזיציה, לשבוע הבא. המזכיר מעדכן שהיו הצעות שאושרו ונדחו לשבוע הבא. הן על סדר-היום, אושרו. בסדר-היום אפילו לא ניתן רוב לקואליציה אלא 50:50 בשאילתות ובהצעות לסדר-היום וגם בדיונים המהירים. אני אומר לך את זה בתור חבר נשיאות. צריך הצעות חוק פרטיות. זה לא רק להפך,

אמרתי שהיושב-ראש אמר שהוא תמיד יעשה את זה בצורה מאוזנת. ההצעות אושרו והן יהיו בשבוע הבא.

שמעתי את חברת הכנסת תמנו שטה על כך שהשרים יכבדו את הכנסת. זה פשוט מדהים. כמובן, אני מסכים, אבל לשמוע את זה מהם, שבתקופה שלהם, בשנה וחצי האחרונה, זה היה המרדף הכי קשה אחרי השרים שלהם, שיבואו לפה לענות,

שברו כל שיא אפשרי. השרים שלכם,

בקדנציה, אתה לא היית שר, אתה היית יו"ר ועדה חרוץ, אבל השרים, ואתה היית חלק מהקואליציה של הממשלה, זו הייתה התקופה הכי קשה לכנסת מבחינה זו שהשרים היו צריכים לבוא לפה ולהשיב ולענות. אז לפני שמביעים ביקורת כדאי שתסתכלו קודם כול במראה. ועכשיו להצעה של הוועדות, סלח לי, היושב-ראש.

כיוון שהיה פה שר תורן, עשינו חילופים בין שרי הממשלה, אפשר היה, באישור היושב-ראש, לבקש מהשר התורן להשיב גם על השאילתות וגם על ההצעות הדחופות לסדר-היום.

אני מבין שהשר צריך להשיב בענייני משרדו, זה ברור, ויש שרים שהודיעו את הודעתם. רק להבא, באישור, קודם כול, נכון שאפשר בנוהל, אפשר ששר תורן ישיב,

אני הבנתי מה שאתה אומר. אתה צודק, אני מסכים איתך.

במקרה כזה, שיש, אוקיי, בבקשה. אני מתכבד להביא לאישור הכנסת את הצעת ועדת הכנסת להקמת ארבע ועדות מיוחדות שיכהנו בכל תקופת כהונתה של הכנסת העשרים-וחמש. יושבי-ראש הוועדות ייבחרו על ידי הוועדות עצמן, לפי המלצת ועדת הכנסת. הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה. סמכויות הוועדה: הוועדה תעסוק בצמצום פערים חברתיים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית,

הנגשה של שירותים חברתיים וקהילתיים בפריפריה, עידוד תעסוקה והכשרת הון אנושי בפריפריה, צמצום פערים חברתיים בתחומי החינוך, הבריאות, הקהילה והפנאי בפריפריה. הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא:

שלושה חברים,

ניסים ואטורי ואליהו רביבו,

שני חברים, סיעת המחנה הממלכתי, חילי טרופר,

אברהם בצלאל, סיעת יהדות התורה, חבר אחד,

חבר אחד. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אברהם בצלאל. הוועדה המיוחדת לעובדים זרים. סמכויות הוועדה: פיקוח על העסקת ושהיית עובדים זרים ונלוויהם, תנאי שהייה ומעטפת סוציאלית של העובדים הזרים, לרבות שכר,

ביטוח בריאות והתנהלות מעסיקים, התנהלות הממשלה ביחס להעסקת עובדים זרים, עבודת משטרת ההגירה וטיפול בבעיות הקשורות להיתר העסקה לעובדים, השפעת העובדים הזרים על שוק העבודה והתעסוקה בישראל, בדגש על ענפי הבנייה,

הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו תשעה חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שני חברים, אליהו רביבו וחוה אתי עטייה, סיעת יש עתיד,

יסמין פרידמן,

יונתן מישרקי, סיעת הציונות הדתית, אוהד טל, סיעת עוצמה יהודית, אלמוג כהן, סיעת ישראל ביתנו,

סיעת רע"מ, חבר אחד, סיעת העבודה,

מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת אליהו רביבו, ובהמשך תחליף אותו חברת הכנסת חוה אתי עטייה. הוועדה המיוחדת לענייני הצעירים. סמכויות הוועדה: קידום מעמד הדור הצעיר, לרבות הנוער, הסטודנטים והמשפחות הצעירות, הגנה על החברה האזרחית בישראל, מתן מענה לצעירים הנמצאים בפער חברתי, פיתוח בר-קיימא בהתאם ליעדי ה-SDG של האו"ם מנקודת מבט של הדור הצעיר. הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו 11 חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שני חברים, דן אילוז ועמית הלוי, סיעת יש עתיד, חבר אחד, סיעת המחנה הממלכתי,

אורית פרקש הכהן, סיעת ש"ס,

סיעת יהדות התורה,

סיעת הציונות הדתית, משה סולומון, סיעת עוצמה יהודית, לימור סון הר מלך, סיעת ישראל ביתנו,

סיעת חד"ש-תע"ל,

סיעת העבודה, חברה אחת, נעמה לזימי. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת נעמה לזימי.

בישיבת ועדת הכנסת בעניין זה צוין כי ראשות הוועדה תחולק כך שיושב-ראש מסיעת העבודה יכהן בחצי הראשון של הקדנציה, ולאחר מכן ייבחר יושב-ראש מסיעת חד"ש-תע"ל. הוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל. סמכויות הוועדה: פיתוח יישובי הנגב והגליל, עידוד צמיחתם ושגשוגם, קידום התיישבות באזורי הנגב והגליל ופיתוח חברתי וכלכלי של אזורים אלה. הרכב הוועדה: בוועדה יכהנו 13 חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד, שני חברים, ניסים ואטורי ושלום דנינו,

סיעת המחנה הממלכתי, מיכאל ביטון,

חבר אחד, סיעת הציונות הדתית,

סיעת עוצמה יהודית,

סיעת ישראל ביתנו, עודד פורר, סיעת רע"מ,

ואליד אל-הואשלה, סיעת חד"ש-תע"ל,

יוסף עטאונה. מוצע כי יושב-ראש הוועדה יהיה חבר הכנסת מיכאל ביטון. בישיבת ועדת הכנסת בעניין זה צוין כי ראשות הוועדה תחולק כך שיושב-ראש מסיעת המחנה הממלכתי יכהן בחצי הראשון של הקדנציה, ולאחר מכן

יושב-ראש מסיעת ישראל ביתנו. אבקש כי הכנסת תאשר את הצעת ועדת הכנסת בדבר הרכב הוועדות המיוחדות וסמכויותיהן בכנסת העשרים-וחמש.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ. אם כך, רשימת הדוברים נעולה. אני רוצה להזמין את ראשון הדוברים, חבר הכנסת גלעד קריב. בבקשה, שלוש דקות לרשותך. אדוני היושב-ראש, חבריי וחברותיי הנכבדים, אני מבקש ראשית לברך את יושב-ראש ועדת הכנסת,

חבר הכנסת אופיר כץ, וגם היושבי-ראש והיושבות-ראש של הוועדות המיוחדות. הדבר הוא צעד חשוב להתנעת פעילות מלאה של הבית הזה. שמתי את ליבי לעובדה שלא מעט מן הוועדות המיוחדות שמוקמות בכנסת הזו עוסקות בסוגיות החברתיות והכלכליות, והן מציבות על סדר-יומה של הכנסת העשרים-וחמש את הצורך של כולנו יחד, קואליציה ואופוזיציה, לעשות הכול על מנת שנשפר את המצב הכלכלי והחברתי במדינת ישראל וניתן מענה ממוקד למשברים גדולים וגורליים כדוגמת משבר הדיור ומענה לקבוצות מוחלשות בחברה הישראלית.

בצד המהלך החשוב הזה של הקמת ועדות מיוחדות שתעסוקנה בנושא הדיור, בנושא רשת הביטחון הסוציאלי, בהבטחת העתיד של הדור הצעיר במדינת ישראל, בפעולה בתחום הסיעוד למען האזרחים הוותיקים, יש לנו ראש ממשלה שמתעלם לחלוטין מההשלכות הכלכליות והחברתיות הדרמטיות של השינויים המשטריים שהוא מבקש לחולל ביחד עם שר המשפטים לוין ועם יושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת רוטמן, והכול במסע בליץ מהיר, חסר אחריות וחסר איזונים. הבוקר הזה,

רק תבהיר, חבר הכנסת רביבו, קודם כול לשבת. לא, לא, אדוני היושב-ראש, חברי גלעד, אי-אפשר תמיד לספר חצי מהסיפור. תספר שבעטיין גם נבחרנו, בסדר?

אין ספק שראש הממשלה נתניהו נתן ופירט את פרטי התוכנית המשפטית בכל עשרות ההופעות שהוא נתן לתקשורת, באין-ספור ההופעות הפומביות שלו. אחיזת עיניים כזאת לא נראתה כבר הרבה זמן בפוליטיקה הישראלית. בכל מקרה, נחזור לענייננו. אם לא די בכך שאתמול שלושה נגידים של בנק ישראל, שחלקם מונו על ידי בנימין נתניהו, התריעו בכתב ובעל פה מפני ההשלכות הכלכליות של הצעדים שמתכננת הממשלה בתחום המשטרי, הרי שהיום התפרסם שקרוב ל-300 כלכלנים, ובהם כלכלנים שבהם נתניהו מרבה להיתלות, מתריעים גם הם מפני ההשלכות, לא רק המשטריות והדמוקרטיות, אלא ההשלכות הכלכליות של המהלכים המשטריים.

ובעצם, מה אנחנו צריכים נבואות? תמיד טוב יותר ללמוד מן העבר. די להסתכל על דירוג האשראי של המדינות שאותן מבקש נתניהו לחקות, מדינת הונגריה, שמובלת על ידי ידידו הטוב של נתניהו, או נאמר ידידה הטוב של משפחת נתניהו, ויקטור אורבן האנטישמי, או להעיף מבט למה שקורה בפולין, או להסתכל על עבר טורקיה ולראות את הקשר ההדוק בין קריסת דירוג האשראי הבין-לאומי לבין חוסנה של הדמוקרטיה, או ליתר דיוק, הערעור על עצמאות מערכת המשפט. למה אתה לא מתייחס, ולכן צריך לומר שנתניהו בצעדים הללו מוכיח

וכל הבטחותיו בתחום החברתי והכלכלי יישארו כתובות על הקרח, כי מה נתניהו הולך לרסק לא רק את מערכת המשפט, אלא גם את כלכלת ישראל ואת מעמדה בקרב אומות העולם. תודה רבה.

ידעו אזרחי ישראל: הממשלה של נתניהו הולכת לפגוע לכם בכיס דרך ריסוק העצמאות של מערכת המשפט. אתם לא מפסיקים להפחיד את העם. ממשלת, אתם לא, משנות השישים. תודה רבה. נא לסיים, חבר הכנסת גלעד קריב.

אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, אינה נוכחת. חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך לשכנע את החברים עד ההצבעה שאת תהיי יושבת-ראש הוועדה.

תודה, כבוד יו"ר הישיבה. כנסת נכבדה, אכן רגע מרגש במדינה, שבו המדינה שמה זרקור על צעיריה. הצעירים הם הראי לתמונת המצב של אומה ושל חברה. התחלתי להיות אקטיביסטית ופעילה חברתית ב-2011,

כפעילה באגודת הסטודנטים של חיפה. כשהפגנו אז לא ביקשנו מהמדינה טובות, לא הגרלות ולא שום שינוי נקודתי, ביקשנו מהפכה. עברו 12 שנים, והמהפכה לא באה. להפך, בכל מובן שהוא ישראל נהייתה מדינה שהרבה יותר קשה לחיות בה, מבחינת שוק הדיור ויוקר המחיה, מבחינת השירותים החברתיים שמשפחה ממוצעת מקבלת מהמדינה, מבחינת האופק שלנו לעתיד של חיים בכבוד ורווחה. כעת אנחנו במאבק על דמותה הדמוקרטית של המדינה. אין דמוקרטיה בלי שוויון ואין שוויון בלי דמוקרטיה. לכן אני גאה ושמחה על הזכות להקים ועדה חדשה בכנסת שתעסוק בשלל נושאים חברתיים חשובים, מדאגה לדור העתיד, צעירים,

משפחות צעירות וסטודנטים, דרך היערכות למשברים חברתיים, משבר אקלים, האי-שוויון המתרחב, ועד לדאגה לקידום צעירים בפער חברתי, מיעוטים והקהילה הגאה. אני מתחייבת לא להרפות, לא לוותר, לא לשחרר, עד שנתחיל לראות שינוי, עד שקולנו יישמע. אזמן לוועדה כל שר ואיש ממשל שיחטא במילוי תפקידו לדאוג לעתיד הצעירים. אערוך דיונים דחופים בכל פעם שבה יזרקו אותנו מתחת לגלגלים. אעסוק בכל הנושאים הכי אקוטיים: השפעות החקיקה לשינוי המשטר על עתיד הדורות הבאים, המציאות החברתית-כלכלית שזורקת אותנו מתחת לגלגלים, עולם העבודה בישראל עבורנו, החלום להקים פה משפחה ולחיות ברווחה, משבר הדיור, האקלים והאי-שוויון. המהפכה המשטרית שקורית כאן תפגע קשות בדור העתיד. אין לנו זמן לבזבז. כבר בחודש הקרוב אני מתחייבת להעלות על סדר-היום את הנושאים הכי דחופים שעל הפרק, את השפעת הרפורמה המשפטית על הפגיעה בדור הצעיר, סגירת תאגיד השידור הציבורי בראי צעירי ישראל, יוקר המחיה בישראל והשפעות הממשלה הנוכחית על העלאת המוטיבציה של הדור הצעיר לעזוב את הארץ, בשביל מדינה שקיומה איתן, למען צדק,

רווחה ושלום. ביחד נבנה אותה. היה לי גם איזה שיר, אבל יש לי זמן בשבילו? ניתן לך עוד חצי דקה. שירו של עוזי נבון, קיצרתי אותו גם כאן: "תנו לי לדבר בשם הנוער / אנו הם אתם של המחר. / תנו לי לדבר בשם הנוער / זה הזמן אם עוד לא מאוחר. // תנו לי לדבר בשם הנוער / דיבור שלא שמעתם זה מכבר. / תנו לי לדבר בשם הנוער / אם קולנו עוד נשמע לכם מוכר.

תנו לי לדבר בשם הנוער / די לנו בהטפות מוסר. / תנו לי לדבר בשם הנוער / אל תאמרו לי מה אסור ומה מותר. // תנו לי לדבר כצעירה אל הסוהר / אל הסורר שאת קולי השמיט / הרי אם אלו הם ימיי / ימי התום ימי הזוהר, / תנו לנוער להחליט". תודה רבה. כבוד גדול לכנסת.

רבה לחברת הכנסת נעמה לזימי. אז קודם כול, אם ככה, אני מבין שגם אם אני לא מסכים איתך בחלק מהנושאים, אני שמח להיות בוועדה שלך. זה גם נותן לנו הרגשה של צעיר, כי זו ועדה של הצעירים. אתה צעיר, תודה רבה. הדובר הבא, חבר הכנסת עופר כסיף, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי,

חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת.

חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, אני שם לב שבאופן מפתיע גם חבר הכנסת יאיר לפיד אינו נוכח. שמתם לב? כל אחד אחראי ליומנו.

חברי הכנסת, אנחנו רוצים להזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת לסכם את הדברים. חבר הכנסת אופיר כץ, רוצה לסכם או לעבור להצבעה? לעבור להצבעה. אם כך, חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הקמת הוועדות, בחירת ועדות לעניין מסוים. אני עובר להצבעה אלקטרונית. שבו במקומותיכם.

הצעת ועדת הכנסת בדבר הקמת ועדות לעניין מסוים נתקבלה. יש שם בעיה, חבר הכנסת אלקין? כי האור פה לא דולק.

אם כך, חברי הכנסת, שבעה בעד,

רבע שעה לפני? חצי שעה לפני. הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה

נפתחה המליאה מחדש.

נמשיך את הנושא שאליו התכנסנו, אני רוצה לקדם בברכה את משלחת "שובו", שהגיעה להתארח כאן בכנסת. ברוכים הבאים. בסוף הם לא הגיעו? היום התארחה כאן בכנסת ישראל משלחת "שובו".

החינוך "שובו" נוסדה בשנות העלייה הגדולה מחבר המדינות עבור ילדי העולים, ביוזמתו של ראש מועצת גדולי התורה באמריקה הרב אברהם פאם זצ"ל. מאז נוסדה, היא התפתחה ורשמה הישגים. תלמידי הרשת קוטפים מדי שנה את הפרסים בתחרות הארצית, בעיקר במתמטיקה. הרשת ידועה בהצלחה החינוכית והערכית. כיום לומדים בעשרות מוסדות הרשת,

דרך בתי הספר היסודיים ועד התיכונים, ילדי עולים וילדי ותיקים, דתיים ולא דתיים, באחווה נפלאה. נמצאים כאן בכנסת היום ידידי הרשת מאמריקה ואירופה, ובראשם מר אברהם אייבי בידרמן ומר יוסף הוך, פילנתרופים תומכי המדינה, וכמובן גם מנכ"ל הרשת בישראל מר מיכאל גוטרמן. אנחנו מברכים אותם בברכת ברוכים הבאים. רבותיי חברי הכנסת, אני רוצה להקריא כאן הודעה. אני מתכבד להודיע לכנסת שעל פי סעיף 43 לחוק-יסוד: הכנסת, עם הפסקת חברותם בכנסת של חברי הכנסת הבאים, באו במקומם חברי הכנסת על פי הפירוט שלהלן: במקום חבר הכנסת מאיר פרוש, שהפסקת חברותו בכנסת נכנסה לתוקפה ביום רביעי, ג' בשבט התשפ"ג, 25 בינואר 2023, בא חבר הכנסת משה שמעון רוט, במקום חבר הכנסת אורי מקלב, שהפסקת כהונתו בכנסת נכנסה

ביום רביעי, ג' בשבט התשפ"ג, 25 בינואר 2023, בא חבר הכנסת אליהו ברוכי.

אני רוצה להזמין אתכם לדוכן להצהיר אמונים. גם אם אפשר במקום,

הגיעה המשפחה, ברוכים הבאים, וזה רגע מרגש. גם אני זוכר שהצהרתי מעל הדוכן.

חבר הכנסת משה שמעון רוט, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניך את הצהרת האמונים ואתה תאמר "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני. חבר הכנסת אליהו ברוכי, בבקשה. פתח תקווה מוסיפה היום נציג.

אליהו ברוכי, בהתאם לסעיף 15 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 2 לחוק הכנסת, התשנ"ד 1994, אקרא בפניך את הצהרת האמונים ואתה תאמר "מתחייב אני". וזה נוסח ההצהרה: אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי בכנסת. מתחייב אני, בעזרת השם. גילוי נאות, אני והרב אליהו ברוכי שימשנו יחד במועצת העיר פתח תקווה,

אז אנחנו מאחלים לו באופן אישי הצלחה. הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחה היום על שולחן הכנסת המלצה של הוועדה הציבורית לקביעת שכר ותשלומים אחרים לחברי הכנסת בנושאים הבאים: שכרו של נהג של חבר כנסת מוגבל בניידות וחבר כנסת מאובטח, עדכון סכום השתתפות בתשלום הוצאות שכר דירה לחברי כנסת שמקום מגוריהם הקבוע אינו בסביבת ירושלים.